שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת.

הנושא על סדר-היום: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש